בוקר טוב לכולם, גבירתי מנהלת הוועדה,

ערוץ הכנסת, ברוכה הבאה בצל קורתנו היום, הרשמת.

גילית פודולק.

שיהיה לך בהצלחה ואת יכולה לסמוך עלי: מי שקולו לא יישמע אנחנו נדאג שיישמע,

ברשותכם, אני רק רוצה לפתוח ולומר את הדברים